בוקר טוב, אמנם קצת באיחור ויש חברי כנסת שתקועים בפקקים. בכל זאת נתחיל, כי אי אפשר לחכות לכל אחד כי הזמן שלנו כאן גם קצוב. אנחנו נדבר היום על נושא חידוש חלוקת הכרטיסים הנטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים למשפחות מוחלשות, כפתרון יוקר המחיה, של חברי הכנסת יעקב אשר, משה ארבל, אוסאמה סעדי, אבי מעוז ויבגני סובה. מכל היוזמים אני רואה רק את אוסאמה סעדי, אז נתחיל איתך אוסאמה. תציג את הנושא. בבקשה אוסאמה. תודה אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בוקר טוב, אני הצטרפתי לדיון המהיר שיזם חברי יעקב אשר ושאר החברים שהזכרת, אדוני היושב-ראש, אבל אני חושב שמדובר בנושא שהוא חשוב מאוד וקריטי מאוד למשפחות העניות, למשפחות הנזקקות והמתקשות. אני עכשיו בא, אדוני היושב-ראש, מקומה 3 מוועדת העבודה והרווחה, ואנחנו צריכים לשמור על הכבוד של המשפחות האלה, אז כאמור אדוני היושב-ראש, עכשיו בוועדת העבודה והרווחה מתקיים דיון על עסקת החבילה שהממשלה והמעסיקים וההסתדרות חתמו כתגובה ליוקר המחיה שאנחנו עדים לו בחודשים האחרונים, עליות מחירים מטורפות כמעט בכל תחומי החיים. דלק התייקר. אתה יודע אדוני היושב-ראש, אנחנו חברי כנסת, אולי לא מרגישים את זה, ואלה שמקבלים הוצאות דלק מהמעסיק שלהם, אבל בשביל האזרח הפשוט שמחיר ליטר היום 7.20 שקלים, אז התוספת הזעומה שעומדים לתת לעובדים השכירים, של 100 שקל לשנה, שכר המינימום יעלה ב-54 אגורות לשעה, זה בושה וחרפה. אני ואתה ויתר חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, היינו עדים בשנה שעברה למבצע הזה של חלוקת תלושי מזון. בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט יש הרבה עמותות, אדוני היושב-ראש, שמספקות את הצרכים האלה, סיוע למשפחות המתקשות, הנזקקות, וכל הכבוד להם, אבל זה לא התפקיד של העמותות, זה התפקיד בראש ובראשונה של המדינה לספק את הצרכים הבסיסיים. על מה אנחנו מדברים? על מזון. יש רעב במדינת ישראל. מי שמתכחש ומי שלא מסכים לזה, אז הוא לא חי במציאות, ובמיוחד בחברה הערבית, אדוני היושב-ראש, שאנחנו מייצגים. כאשר 50% חיים מתחת לקו העוני, כאשר כל שני ילדים מתוך שלושה חיים מתחת לעוני, אז בוודאי שהעוני הוא גדול. אנחנו קראנו את דוח העוני של המוסד לביטוח לאומי. קראנו את דוח העוני האלטרנטיבי, ובאמת כולם מצביעים על עלייה חדה במימדי העוני בשכבות החלשות, לכן באמת המבצע שהיה והסכום שאז הוקצה, 700 מיליון שקל שחולקו תלושי מזון, זה win-win לכל הצדדים. המשפחות האלה קיבלו את תלושי המזון ובאמת אני הייתי עד לחלק מהמשפחות האלה שאמרו, מתי נקבל את התלושים? הם כנראה למדו מאיתנו איך מסייעים לנזקקים. אני הזכרתי את העמותות בחברה הערבית. רק הממשלה הנוכחית שכחה, כבוד היושב-ראש.

אמרתי "איתנו", התכוונתי אלינו, לתנועה האסלאמית ורע"מ. אז יש לכם עמותות ויש עוד עמותות וכל הכבוד לכל העמותות שעוסקות ועובדות בעניין הזה, במיוחד שעכשיו אדוני היושב-ראש, אנחנו עוד מעט מתחילים את חודש הרמדאן וחשוב מאוד לסייע למשפחות האלה בחודש הזה. תחילת אפריל.

אני אומר, זה win-win situation כי המשפחות האלה כמו שמקבלות את התשלומים, אז הן מקבלות את המצרכים הבסיסיים, את המזון שהם זקוקים לו, אבל זה גם מעגל. זה מעגל שעוזר לצמיחה הכלכלית של כל המשק, כי זה גם החנויות וגם הסופרמרקטים וגם כל הרשתות וגם שליחים ולא שליחים. זה מעגל שתורם לצמיחה הכלכלית. אני הייתי מצפה שבמקום שיביאו לנו עסקאות חבילה מפוקפקות כמו שעכשיו אנחנו דנים,

בוועדת הכלכלה, של יום חופש פה, שעות נוספות, 54 אגורות, שיביאו ויחדשו, ואני הבנתי מהעמותות שזה אפשר בלחיצת כפתור, באמת להמשיך. המשפחות ידועות, הכתובות ידועים, הרשויות המקומיות כבר מתורגלות לעניין הזה. אני מקווה שמכאן תצא קריאה, אדוני היושב-ראש, בעקבות הדיון הזה, לחדש את המבצע הזה כמה שיותר מהר. אוקיי, תודה רבה אוסאמה סעדי.

קפיטליזם חזירי רואה בעוני כבעייתו של העני, ואני אומר, העוני הוא בעייתה של מדינה, לא בעייתו של העני. כל מדינה שיש לה מוסר וערכיות צריכה לפעול לכך שלא יהיה עניים, לפחות במצרכים הבסיסיים. לא יכול להיות מצב שבדברים הבסיסיים יש כאלה שמתקשים בלהתנהל. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי,

תודה רבה. אני מודה על הדיון. כשחילקו את הכרטיסים בתקופת הקורונה, שימשתי כסגנית ממלאת מקום ראש עיריית כרמיאל. הייתי עדה ונתתי עזרה וסיוע לאנשים שכן היו זכאים לקבלת כרטיסי מזון שחולקו אז. הייתי עדה לכל התהליך עד לגיבוש הרשימות שהכינה הרשות המקומית, ועד לקבלה וחלוקה על ידי שליחים שחילקו את הכרטיסים לנזקקים תושבי העיר. היו הרבה מאוד תקלות בתהליך החלוקה. בעריכה של הרשימות לא הייתה בעיה. היו קריטריונים ברורים, מי שמקבל קצבה של השלמת הכנסה, מי שמקבל הנחה בארנונה מעל 70%, אז בעצם אלה שהיו הזכאים. נוצר בפועל הפער. אלה שכן הייתה להם הנחה, אבל היו עוד קריטריונים נוספים. הם היו ברשימות של הרשות המקומית אבל לא הופיעו בסוף ברשימות של החברה שדרכה חולקו הכרטיסים. הייתה חברה אחת שחילקה בכל הארץ? שתי חברות. בכרמיאל נראה לי פתחון לב. ומי השנייה? אשל ירושלים. אם אנחנו עכשיו מתכוננים לתהליך הבא, אנחנו צריכים לבנות אותו בתיאום עם רשויות מקומיות, עם קריטריונים ברורים ותיאום מלא בין משרד הפנים, חברה שתזכה במכרז ורשות מקומית, ומידע מדויק שהאזרח שזכאי, שהוא יקבל את המידע המדויק. הייתה גם בעיה עם החלוקה הפיזית, לא רק זכאות, גם חלוקה פיזית. אנשים שזכאים, רובם קיבלו SMS שהם זכאים, תחכו, יצרו אתכם קשר. הרבה אזרחים לא מדברים עברית ומתקשים להבין גם את ההודעה שנשלחה וגם כשיוצרים איתם קשר. אני מדברת גם על דוברי ערבית וגם על דוברי רוסית שלא כל כך שולטים בשפה העברית, אז צריך לחשוב על פתרון איך אנחנו ננגיש את המידע אליהם. את אומרת, היוזמה הייתה מבורכת אבל בתוך היישום בשטח היו בעיות.

וגם החלוקה לפי כתובות, לא יודעת איך זה יצא שהכתובות לא היו מעודכנות ואנשים שרצו לברר פרטים והתקשרו לבדוק את זכאותם ולעדכן פרטים, הם לא קיבלו מענה טלפוני. אני אישית לקשישה אחת ניסיתי להתקשר. שעתיים חיכינו למענה טלפוני. כמה פעמים השיחה נתקעה ואז היינו צריכים לחייג עוד ועוד. לאנשים מוחלשים ובעיקר קשישים זה טרטור. נכון, לא קל. אם אין מי שיעשה להם את זה, הם למעשה לא יודעים לעשות את זה. הם מתרגשים ונכנסים ללחץ, אז אנחנו כן צריכים לחשוב על פתרון, יכול להיות בשיתוף פעולה עם שירותי רווחה ברשויות מקומיות. קודם רוצים לחדש כי עדיין לא חודש. אני ממליצה להעביר את הסיוע או דרך רשויות מקומיות שגם ככה כל האנשים שמוחלשים, רובם רשומים בשירותי הרווחה, או להעביר סיוע לחשבונות הבנק שכולם רשומים בביטוח לאומי. לעשות את זה דרך ביטוח לאומי. תודה רבה חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה, אחד מהיוזמים של הדיון הזה. מכובדי היושב-ראש, חברי הכנסת, מוזמנים נכבדים, אני באמת מברך אותך אדוני היושב-ראש על קיום הדיון. הנושא הזה הוא נושא שהוא בנפשנו. יש 840,000 ילדים במדינת ישראל מתחת לקו העוני. הביטחון התזונתי שלהם בסכנה. המשמעות של הדבר הזה היא חוסר יכולת לילד לחלום. אני לא מדבר על להגשים את החלום שלו. הוא אפילו לא מגיע למצב שהוא חולם. בשריפה שאתה, ואתה ציינת כאן גם את התנועה האסלמית. בשריפה שהייתה בנוף הגליל אני הייתי עד ויחד אתכם ראינו באמת שילוב זרועות של אוכלוסיות יהודיות וערביות, ומוצרים בכשרות מהדרין של בד"ץ שהתנועה האסלמית הביאה לחלוקה למשפחות נזקקות. אנחנו הערב חודש הרמדאן וגם באסלאם החשיבות של הרמדאן היא להתבוננות פנימית, להכיר ולהרגיש את המצוקה של הרעב, כי השבע לא מרגיש את הקושי שיש לרעב. אנחנו נמצאים היום אל מול תוכנית כלכלית ממשלתית שבאה ופשוט מחקה יוזמה מבורכת שהשר דרעי יזם בתקציב של 700 מיליון שקל, שפשוט באו ואמרו, את זה לא. למה את זה לא? בגלל מה? בגלל שאנשים שייהנו מזה, הם עניים? בגלל מה, בגלל הזהות שלהם? בגלל שהם לא מצביעים למפלגות שהמצביעים שלהם ממעמד סוציו-אקונומי בינוני-גבוה? זו הסיבה היחידה. צריך להתעלות מעל השיקולים האלה. ה-700 מיליון שקל הללו חולקו לעולי ברית המועצות, חולקו לערביי ישראל, חולקו ליהודים דתיים וחילוניים, ערבים, מכל המגזרים, מכל המגוונים, שהכנה המשותף של כולם היה שהם במצוקה כלכלית. לאוכלוסיות הללו התוכנית הממשלתית דילגה ולא דאגה. האוכלוסיות הללו נמחקו כאילו הם לא קיימים. עכשיו המצב הוא כל כך קשה שגם כאשר שני בני הזוג עובדים, אדוני היושב-ראש, ויוצאים לעבוד בשכר מינימום, עובדים במשק בית או עובדים בניקיון של בתי חולים או בכל עבודה מכובדת אחרת, כי כל עבודה מכבדת את בעליה, הם לא מצליחים להתחיל את החודש. אני לא מדבר על לגמור את החודש. החמצן הזה שנתן להם אפשרות בכרטיס, ללכת בצורה מכובדת ולא לקבל סלי מזון אלא להיכנס למרכול והכרטיס היה חסום ולא איפשר להם לקנות אלכוהול ולא איפשר להם לקנות סיגריות. איפשר להם לקנות אוכל כדי קיום. הדבר הזה שהתוכנית הממשלתית באה ומחקה אותו רק בגלל שמי שהגה את הרעיון, קראו לו אריה מכלוף דרעי, הדבר הזה הוא מבייש את הממשלה. אני חושב שאנחנו כאן סביב השולחן צריכים להתעלות מעל שיקולים של קואליציה ואופוזיציה, ולשלב ידיים יחד כי הסיוע הזה עזר לכולם באמת ללא הבדלים של דת,

מין ולאום, ואנחנו צריכים לשלב זרועות כדי להחזיר לחיים את התוכנית הזו שתבטיח ביטחון תזונתי לילדי ישראל.

תודה רבה חבר הכנסת משה ארבל. חבר הכנסת משה אבוטבול. תודה רבה. קודם כל אני רוצה להדגיש לכבוד היושב-ראש שכל הפעילות הזאת סביב הכרטיסים, צריכים לזכור ולהבין שזה מאמץ רב זמן של שר הפנים דאז אריה דרעי שהוא ממש נאבק בהרבה כוחות כדי שיאשרו את זה, גם כוחות משפטיים, גם כוחות ציבוריים. היה ממש הרבה דרמות סביב זה עד שהגיעה הנחמה, יצאה הנשמה. בסופו של דבר אישרו את זה למרות כל העיכובים. זה ממש עלה בדם שלו עד שהוציאו את הפרויקט הזה לפועל, ובאמת כולנו יודעים שזה עזר לכולם, גם לערבים, גם ליהודים, גם לחרדים, גם לדתיים, גם לעולים מאתיופיה כמו עולים מרוסיה, שמעת את הקודמת לפניי. זה עזר ממש לכולם ונתן לכולם אפשרות להתמודד מול הקשיים שיש לנו, לא רק קורונה אלא סתם כללי.

טיפלתי שבוע שעבר בהרבה מקרים, אבל מקרה ממש קלאסי שמאוד כואב הלב,

לידנו. היא אלמנה עם משפחה ממש של ילדים, וזה כל כך עזר לאותה אישה אלמנה שבעלה בשמיים. פתאום הגיע אליה כרטיס. היא ניסתה למשוך עוד קצת מה שמגיע לה ביתרה. שלחו לה תשובה שלילית. העוזר שלי ניסה להיכנס לתמונה, עירב את כולם.

אין מה לעשות בנושא הזה, לכן אני אומר, הדרך הכי טובה פה זה להתאמץ כולנו להחזיר חזרה את הפרויקט הזה,

כי יש לו קריטריונים ברורים, אדוני. יש פה למי מבחן הכנסה, הכול בסדר. אני רוצה להגיד לך משהו שאני חושב שבזה אתה לפחות מזדהה איתי. המשפחות הגדולות בישראל מבחינתנו, הם לא נקראים משפחות מרובות ילדים. הם משפחות ברוכות ילדים. אנחנו רואים בכל ילד סוג של ברכה, וכל ילד זה באמת עוצמה אחרת בתוך המשפחה. כשאני פוגש משפחות כאלה, ויצאנו לפגוש בשטח, כשבא ואומר לי מישהו, וזה מוסרט, וזה לא מבוים,

לקחו לי את האוכל, אני לא רוצה להגיע למצב שחס וחלילה אני אגנוב מהמכולת, זה כבר קו אדום שהממשלה והחברים בקואליציה וכולנו צריכים להתעורר. אנחנו חייבים להבין שיוקר המחיה הזה באמת בעיה גדולה והכרטיסים יכולים לעזור פה. לא יתכן ששר האוצר שבעצם יודע מה זה היוזמה הזאת, לא יורד להבין את הדברים האלה ומנסה לחשוב בכל מיני פתרונות שהם בכלל לא שווים. לא יתכן שכשהוא יושב ולוגם קפה עם שני כוסות חד פעמי, ואפילו אוזני המן עלו ב-16%, וכל הדברים, החשמל,

כל הדברים עלו, ואת אותן משפחות לא נשפה לפחות עם כמה אלפי השקלים האלה שיתנו להם אור בבית. אני מבקש מכם, ככה אי אפשר להמשיך. אני מודה לכל החברים היקרים שיזמו את זה, הרב יעקב אשר, הרב משה ארבל, כי אני חושב שאנחנו חייבים להתעסק עם זה. אני חושב שאתה, ווליד, הכי מתאים בנושא הזה לדפוק על השולחן, כי אתה יודע מה זה משפחות ברוכות ילדים. אתה גדלת, אתה מכיר את זה בכפרים, אתה מכיר את זה בכל המקומות האלה ואתה גם יודע כמה כל 100 שקל עוזר בפרט עכשיו לפני חג הפסח, ואצלכם יש החגים שלכם, כל אחד וחגיו. אסור לנו לוותר. תהיו חזקים מול שר האוצר בנושא. תודה רבה לך חבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת יעקב אשר, תעשה את זה גם אתה מתומצת כי אנחנו צריכים לתת לאנשים שהגיעו זכות דיבור. תודה רבה אדוני היושב-ראש. תראה, אנחנו היינו בממשלה פעם קודמת, ואנחנו רואים איך שממשלה קשובה בסופו של דבר לחלשים, ולא משנה למה היא קשובה, בגלל שהיה מישהו שצלצל בפעמונים. בסופו של דבר הממשלה כולה, שר האוצר ושר הפנים התגייסו לעניין הזה וזה הגיע למצב שאפילו משרד הפנים היה מעורב בדבר כזה ויזם את זה בגלל שבעצם הקריטריון פה הוא קריטריון מאוד נקודתי ובריא. היום יש ממשלה לצערי הרב, אם יש נציגים למוחלשים זה רק המפלגה שלכם. אני מצר על זה שאתם בממשלה הזאת אבל אני אומר,

בוא נסתכל עכשיו על מפלגות. כל הכבוד, אף אחד לא בלופ, אף אחד לא מכיר את זה, לא החברים שלו, לא המשפחה שלו. הם במקום אחר, ופה צריך מישהו שירים את העניין הזה כמו שהרים את זה בזמנו אריה דרעי, ואני משבח אותו כך, וכמו שהשר ישראל כץ וכל הקואליציה התגייסה לדבר הזה, עזרה לחלשים. אתה שמעת הרבה זמן בתקופה האחרונה שמדברים עליי, הכול ספינים, אז אומרים, אנחנו לא זורקים כסף ממסוקים. פה זה לתת כסף בפינצטה לאנשים שיש להם זכאות, שעברה ועדות, שעל פי מבחן הכנסה, על פי נכות, על פי כל דבר אחר. פה אתה יכול להגיע באמת לאוכלוסייה ולא לבדוק מה הוא, ולא לבדוק אם חוק הגיור עבר עליו או לא עבר עליו ואם הוא ערבי או יהודי או חרדי. זה פשוט דבר שהממשלה הקודמת עשתה, מה לעשות. היום אנחנו ביוקר מחיה פי כמה, אנחנו במצב כלכלי שאנחנו יודעים שאנשים נמצאים במצב כזה, ואני חושב שאתם צריכים להרים את הכפפה הזאת.

ש"ס ויהדות התורה ומפלגות אחרות הרימו את הכפפה הזאת פעם קודמת. היום אתם צריכים להרים את זה. הנוסחה הזאת של הזכאות זה נוסחה נכונה, זה נוסחה אמיתית. אנחנו ערב חגים. זה יגיע לאנשים. כשעושים אז תמיד גם יש תקלות טכניות. הגיעו כל מיני תלונות בעניין הזה כמו שאמרה חברת הכנסת, אבל קודם כל בואו נדאג, אתם כקואליציה, אנחנו נזעק כאופוזיציה, אבל זה בידיים שלכם. היום אתם נציג המוחלשים גם של היהודים, לא יעזור לך שום דבר, כי כשאנחנו ייצגנו, ייצגנו גם את הערבים, לא רק את היהודים, וכשעשו את הדבר הזה, נהנו מזה כולם, לכן הממשלה הזאת שלא מעניין אותה החלשים, זה הדרך שהיא יכולה לעשות. זה לא הרבה כסף, יחליטו כמה פעימות, באיזה סכום, אבל משהו צריך להיות כאן ועכשיו, והדיון כאן בגלל שהוביל את זה בזמנו משרד הפנים. זה ועדת הבית שלך. אתה חבר בכיר בקואליציה, כמה כוח יש לך באצבעות, אתה יודע. תעשה מה שאנחנו עשינו. תודה רבה חבר הכנסת יעקב אשר. הבנתי שהיו שתי עמותות שהפעילו את הפרויקט הזה, אחת מהן היא עמותת פתחון לב. אתה אלי כהן, המנכ"ל?

נמצאת גם שלי טופורובסקי, מנהלת קשרי ממשל. בבקשה, תציג את זה. תעשה את זה מתומצת כי אין לנו את כל הזמן שבעולם. שלחנו מצגת. לא צריך מצגת. תסביר את זה ללא מצגת כי באמת דיון כזה, אין לנו יותר משעה בשבילו וגם ככה איחרו חברי הכנסת. זה מצגת קצרה, חמישה שקפים עם נתונים מאוד חשובים שמתייחסים דווקא לאוכלוסיות ולמימוש

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

חברותיי כולם, כמה דברים שאני רוצה להגיד, דברים חשובים.

אני רוצה להזכיר שהפעולה הזאת קרה בזמן חירום כמענה לתקופת הקורונה. אילו החיסונים, הסגרים, המענקים, התמיכה לעסקים היו עובדים חצי מאיך שזה עבד, היינו כנראה במקום אחר, ולכן כשמסתכלים על הנתונים ועל הביקורת, צריך להסתכל בפרספקטיבה הזו. זה הדבר האחד. הדבר השני הוא שבגלל שהפרויקט הזה היה בסדר גודל באמת גדול ויוצא דופן, יש סביבו הרבה מאוד דיס-אינפורמציה. אני רוצה להזכיר שמה שאנחנו נראה במצגת כאן זה אולי בפעם הראשונה נתונים עובדתיים. זה בדיוק מה שקרה. זה לא דעה וזה לא פרשנות. אלה נתונים. לכמה משפחות העמותה שלך סיפקה את הסיוע הזה? סך הכול בפרויקט היו 355,000 בתי אב, חצי מהם טופלו על ידי אשל ירושלים, מורי ורבי מנדי בלוי שנמצא פה, וחצי טופלו על ידנו. בגלל שהיושב-ראש ביקש למהר, לא נעבור על נתוני העוני, אבל בואו נעצור כאן ברשותכם. בואו נסתכל רגע על התמיכות של המדינה בנושא ביטחון תזונתי. אנחנו יכולים לראות כאן את הנתונים. זה מה שנותנת המדינה בשנה רגילה, 21 מיליון למיזם לביטחון תזונתי, 28 מיליון לתמיכות ו-228 מיליון דרך משרד החינוך למפעל ההזנה. זה מה שניתן בשנה רגילה. כדי להבין את הצורך בואו נראה רגע בשקף הבא מה נותנות העמותות באותה שנה בדיוק. אפשר לראות שהעמותות במיזם משלימות 44 מיליון שקלים, פי שניים. העמותות בתמיכות, אי אפשר אפילו לספור את זה ב-פי. הם מוסיפים 773 מיליון וגם למיזם יש תוספת של 76 מיליון שמגיעים ממקורות אחרים, אז זה רק מראה לנו כמה הצורך הוא מאוד גדול. שימו לב גם לאקוויוולנטיות בין הנתון של ה-700 מיליון לנתון של ה-700 מיליון שהיה בפרויקט ואיך כאן אפשר לבוא ולהגיד שבפעם הראשונה יש כאן לקיחת אחריות של הממשלה, לכן עצם האמירה שבאים ושמים סכום כזה, בעיניי כל מי שיושב בדיון הזה או בדיונים אחרים לא מתחיל באמירה שקודם כל הפרויקט הזה הוא ברכה גדולה וזכות גדולה, ואז אולי יש דברים שצריך לספר פה, מבחינתי יש פה איזשהו מניע שצריך לבדוק אותו, כי אחרת אין דרך להסביר מי לא חושב שזה נכון לתת 700 מיליון שקל מהמדינה כשאנחנו רואים שהעמותות שמות את זה כל שנה לטובת החלש של אזרחי המדינה. בעצם זה מה שניתן, 700 מיליון שקלים, 354,000 בתי אב, 441,300 ילדים, 31,000 משפחות חד-הוריות, 108,500 אזרחים ותיקים. אפשר לראות שזה בדיוק האוכלוסיות שכולנו בכל הנושאים הרווחתיים מדברים עליהם. אפשר לראות פה גם מגזר כללי. עלתה כל הזמן טענה שזה פרויקט שהוא מיועד רק לחרדים. הנתונים מוכיחים שכנראה זה לא כל כך נכון. 24% ערבים, 17% חרדים ו-13% עולים ותיקים, שזה אולי מהקהלים שהכי לא מקבלים מענה באופן שוטף, העולים הוותיקים בלי הפנסיות וכו', בפרויקט הזה קיבלו מענה יוצא דופן. לא לחינם חברתי, חברת הכנסת טטיאנה סיפרה גם על עולים שהגיעו אליה ופנו עם הנושא הזה, כי זה אולי בפעם הראשונה קיבלו התייחסות משמעותית. זה משנה איזה עולים או כל העולים? לא משנה מאיפה הם מגיעים?

אגב, לסוגיית השפה שעלתה כאן, כל הודעה שנשלחה מהפרויקט, נשלחה בשלוש שפות, עברית, ערבית ורוסית. הפעלנו מוקד שפעל בארבע שפות. כמה שיחות היה בעברית, ערבית, רוסית? אפשר לדעת פחות או יותר? אני לא יודע לתת את זה בפילוח כאן. אפשר להשלים את הנתונים אחר כך, אבל אני יכול להגיד שבכל שפה היו אנשים שנותנים. אגב, על כל פנייה של אנשים שזכאים לכרטיס, קיבלנו כמעט 12 פניות של אנשים שאינם זכאים לכרטיס ובכל זאת התקשרו. אני רוצה להסביר רגע את הפרויקט ולראות רגע את נתון המפתח. אנחנו מדברים פה על עבד או לא עבד. שימו לב לנתון המודגש האחרון למטה, אדוני היושב-ראש. 94% מהסכום כבר מומש, דהיינו אנשים קיבלו את הכרטיסים, הפעילו אותם וכבר סיימו לבזבז את הכסף בחנויות, כשאנחנו מדברים על אחוזי הצלחה, מה אחוזי המתחסנים עד עכשיו בפרויקט חירום דומה? לא נראה שהם נושקים אפילו לנתון הזה, לא עסקים שקיבלו מענקים וזכאים להם. 94% סיימו להשתמש בכסף. זה גם מראה על הנחיצות שלו וזה גם מראה על איכות ביצוע הפרויקט. 94% סיימו להשתמש בכסף, אל מול הרבה שאלות שמדברות על האם זה הגיע, כן או לא. מי שהגדיר את הזכאים הן הרשויות. הכול נשמר ברמת אבטחת מידע ברמה הכי גבוהה שאפשר עד שזה הגיע למוטבים, כשהיו בדרך גם מוקדים שטיפלו הן במוטבים והן בנקודת המכירה. אני רוצה לומר שהפרויקט הזה, 1,694 שקלים זכאות ממוצעת לבית אב. זאת תמיכה משמעותית. זאת תמיכה שאפשר להגיד שהיה בה כוח לייצר שינוי ולא עזרה של 100 שקלים או של 150 שקלים, דווקא בעת הכול כך קשה ההיא. חשוב מאוד לראות את זה. וזה לא ממסוקים, נכון? לא ממסוק. 94% מומש זה אומר שלפחות 94% קיבלו את הכרטיס. קיבלו את הכרטיס מעל 99%. 94% סיימו להשתמש בו. 94% של מה? 94% מהזכאים גם קיבלו את הכרטיס, גם קיבלו את הכסף, גם סיימו להשתמש בו, זאת אומרת אם יש מישהו שנשאר לו שקל אחד טעון בכרטיס, הוא לא מופיע פה. עוד דבר. אנחנו בזמנו עתרנו נגד הזכייה של מפעיל אחד בודד בפרויקט הזה, ואמרנו שהפרויקט הזה צריך להיות חברתי כולו ולכן הוא גם צריך להגיע לעסקים קטנים. שימו לב לנתון המדהים הזה: 210 מיליון שקל מתוך פרויקט של 700 מיליון שקל הגיעו למכולות ולעסקים ולרשתות קטנות ולא לרשתות הגדולות, שזה חברתיות בפני עצמה. תחשבו על המעגלים של מועסקים וכו' שיוצאים מתוך הנתון המדהים הזה שהוא לא פחות חשוב. שקף אחד אחרון. שימו לב בפריסה. מגה ורמי לוי זה רשתות גדולות עם למעלה מ-150 סניפים. קינג סטור זה רשת שפועלת במגזר הערבי, יש לה 12 סניפים. תיראו כמה כסף מומש אצלה יותר מהאחרות, בערך פי 3 ממגה, 11 סניפים לעומת 150 סניפים והם פי 3 בהכנסה, אז זה גם מראה על איפה מומש, באיזה אוכלוסיות, גם באיזה עסקים, באיזה חברות, וזה מראה כמה הפרויקט הזה הוא חברתי כל כך. יש לך ספק שבגלל זה שר האוצר איווט ליברמן לא רוצה להמשיך אותו? אין לו קולות במגזר הערבי, זה הסיבה. משה ארבל, אתה רוצה לשרת את האוכלוסייה הזאת או רוצה להתנגח פוליטית? אני רוצה לשרת ולשנות את התוכנית הרעה של הממשלה הזאת, שתדאג לחלשים ביותר בחברה. יש לך הרבה הזדמנויות לומר את הדברים האלה. עכשיו תן להם לדבר עניינית. אדוני היושב-ראש, עוד משפט. חשוב להבין, הפרויקט הזה ממש בלחיצת כפתור מטעין את הכרטיסים באופן מיידי. אלי, תודה רבה. העמותה השנייה, אני לא רואה שביקשו זכות דיבור משום מה, אז מישהו פה רוצה לדבר? שלום, אני מעמותת אשל ירושלים. אנחנו הפעלנו את המיזם הזה בדרום הארץ, במרכז הארץ ובירושלים. אני חושב שאלי נתן כאן סקירה מאוד מקיפה ואין צורך שאנחנו נוסיף מעבר לזה כי כל הנתונים התייחסו בעצם לנתונים של כל הארץ. אוקיי, תודה רבה לך. מישהו מהנוכחים, מהאורחים מבקש לדבר לפני שאני אתן זכות דיבור לחברי הכנסת? כן בבקשה, תציגי את עצמך לפרוטוקול. שלום, אני אם חד-הורית לתשעה ילדים. אני גרה במושב נחושה. כולנו פה מהפורום לביטחון תזונתי שנאבקים למען ביטחון תזונתי לשכבות המוחלשות. יושבים לצידי דסי, רותי, סאוסן, אריאל ועמר. אנחנו פה להשמיע קול ולומר שהמצב הקיים בלתי אפשרי לקיום. במסגרת של ההישרדות שלי הצלחתי להשיג מעט ירקות מהשוק הסיטונאי של ירושלים. ישנם מתנדבים הנקראים "מצילי המזון". הם בוררים את הירקות לפני שהם משליכים לפח, ותורמים לכל השכבות של האוכלוסייה. הגעתי לשם בכל שבוע ושבוע. העמסתי את הרכב. חלק לקחתי לעצמי וחלק עשיתי מן חלוקה בנקודת גמ"ח למשפחות קשות יום, נשים יוצאי מקלט, נשים שחוו אלימות במשפחה, עגונות ועוד. גם בחלוקות האלה ראיתי נשים שרבות על הקרטונים של הירקות. אלה ירקות שהיו בדרך לאשפה. לאחר גל ההתייקרות האחרון קיבלתי פניות של נשים במצוקה יום-יומית קיומית. בוקר אחד קיבלתי בוואטסאפ תמונה של מקרר ריק ומתחת "אין לי מה להאכיל את הילדים". זאת אם חד-הורית לשלושה ילדים שהגרוש בכלל בחו"ל, לא משתף פעולה בשום דבר, והיא אומרת לי, אין לי מה לתת להם בתיק לבית ספר. היא השאירה אותם אותו יום בבית. פגשתי אישה אחת ברחוב עם שקיות שהיא בדיוק יצאה מהסופר. התחילו להכיר אותי נשים בגלל הגמ"ח הזה. בואי תתמקדי איך זה עזר לך הנושא הזה. אני לצערי לא נעזרתי בזה אבל אני מדברת על ההישרדות היום-יומית שלי. למה לא נעזרת בזה? כי לא ידעתי איך לפנות. לא ידעתי שיש דבר כזה בכלל. למה לא היית בין הרשימות כמובן מאליו אם את נמצאת בנישה הזו מבחינת העירייה, מבחינת שירותי הרווחה? זאת אומרת, לא כל אלה שצריכים להגיע לקבל, גם קיבלו. אני מספרת את הסיפור שלי. יש לי פה קלסר שמעל 130 נשים נרשמו לסיוע. זאת אומרת שיש אנשים שנמצאים בתוך הנישה הזו של אנשים שצריכים את הסיוע הזה והם לא קיבלו.

יש לי עובדת סוציאלית למשפחה. את אחת מהם?

ולא קיבלת. אוקיי, תודה רבה לך. אני רק רציתי להגיד עוד כמה משפטים קטנים. בקצרה מאוד כי הזמן אוזל. אמרו פה את המסע של ההישרדות של נשים ואימהות חד-הוריות. גם במגזר הערבי יש המון ילדים שפשוט מגיעות לפת לחם. יש לי פה קלסר של המון סיפורים מזעזעים, נשים יוצאות מקלט, נשים שלא מסתדרות. אני מכיר את זה מקרוב מאוד. מה שרציתי להגיד בשורה אחרונה, הפתרון של הכרטיס הנטען למשפחות מוחלשות יכול לתת מענה מכובד למשפחות גם בתחום הכלכלי וגם בתחום אישי, בצורה מכובדת לבוא עם הכרטיס לסופר.

שומרים את הכבוד של המשפחה וגם נעזרים בזה. בשלב הזה אני רוצה להודות לך. העברת את המסר.

תודה רבה לכולם. חבר הכנסת אוריאל בוסו. אדוני היושב-ראש, אני מגיע לכאן דווקא מדיון בוועדת הכלכלה על תחליפי מזון לתינוקות, שיש כידוע לפחות 25,000 תינוקות שישנים בלילה בלי מזון, בלי אוכל ראוי לילדים, שמה שמגיע להם בסיס זה הלחם והחלב שלהם. מנסים תמיד אנחנו מכל כיוון איך לתת פיקוח על המזון לתינוקות שבארץ הוא גבוה מול מדינות ה-OECD בעשרות אחוזים. צריך לזכור שהכרטיס הנטען שחילק שר הפנים הרב אריה דרעי, אם היית רוצה לקנות בזה באחד הסופרים כרטיס טיסה או מקרר, לא היית יכול לקנות. היית יכול לקנות רק מזון. שנה שעברה שזה היה ממש פסח, קיבלתי לראשונה טלפונים מאנשים שכל שנה היו נזקקים, אומרים, אני פעם ראשונה שמגיע עם כבוד אמיתי לקנות את האוכל הבסיסי לקראת חג הפסח. אין ספק שהדבר הזה נתן מזור אמיתי לאוכלוסייה. כפי שאמרו, ניסו להאשים שזה שייך רק לחרדים או רק למגזרים, והתברר שהמגזרים האחרים הרבה יותר נהנו. שר האוצר פוגע ביודעין ובמישרין בדיוק במגזר שאותו הוא אמור לייצג, קודם כל לפני כל המגזר החרדי והמגזר הערבי, לכן אני חושב שכמו שאמר חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יישר כוח על הדיון שהוא יזם, בידך לפעול ולתת. אנחנו מדינה שפתחנו את הקפיטליזם הרבה יותר ממה שחשבנו. כרגע כל העולם מסתכלים עלינו. אנחנו קולטים אנשים ממדינת אוקראינה ומלחמות ואנחנו הומניים, הכול בסדר, אבל בסוף יסתכל לך האזרח שאין לו מה לאכול ואומר, עניי עירך קודמים, איפה אני בתמונה כששופכים עכשיו עשרות ומאות מיליונים על העלאת פליטים ממדינות אחרות? יש פליטים במדינת ישראל שמתייחסים אליהם כפליטים וגורמים להם להיות פליטים ביום-יום בגלל המדיניות של הממשלה הכושלת הזאת. תודה רבה חבר הכנסת. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי? אדוני היושב-ראש, אני לא אאריך, רק משפט אחד. במדינה יש הרבה עמותות שעוזרות, הרבה אנשים שעוזרים. אנשים מקבלים. לא כולם, מגיעים אליהם. אני חושב שזו הפעם הראשונה שיש חלוקה אמיתית לנזקקים ביותר, וכמו שאמר הרב בוסו, בצורה הכי מכובדת שיש. אנשים באו עם כרטיס למרכולים, באו כמו העשיר, שהעשיר והעני הגיעו ביחד באותה רמה של כבוד. אני חושב שהדבר הקריטי ביותר לממשלה זה לחדש את המיזם הזה. אני זוכר כמה אנשים עמדו מול השר בזמנו,

שזה לא יקרה, כל מיני סיבות. בסוף התגלה שדרך משרד הפנים, הדרך המכובדת והנכונה ביותר להגיע לזה. אני מקווה שהממשלה הזאת שלא עשתה כלום למען החלשים, לפחות בנושא הזה כן תעשה. תודה רבה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת חיים ביטון, בבקשה. בוקר טוב אדוני ולכולם, אני ראשית רוצה להצטרף. קשה קצת לשמוע את מה שנשמע פה. אולי לחלק היה יותר קל אבל לי היה קשה לשמוע. אני גם במשפחה של 10 ילדים שעברו גם קצת חיים מורכבים. כששומעים את האישה כאן שמגדלת בצורה הרואית תשעה ילדים לבד, אני חושב קודם כל שצריך להצדיע לה. אני חושב שהסיפור של הממשלה הזאת שלנו היום, לצערנו, שעושה המון תהליכים לכאורה שאמורים לפתור את בעיית יוקר המחיה, שכלל הפתרונות שנמצאים על השולחן או ששמו על השולחן, לא פותרות את הבעיה האמיתית של הציבור המוחלש שנמצא כאן. הם מתייחסים בעיקר לבעיות של,

מצחיק קצת לומר, יוקר המחיה של מעמד הביניים הגבוה, לכן אני חושב שהפתרון היחיד שבאמת נתן פתרון אמיתי לאותם אנשים קשיי יום ומוחלשים שאף אחד לא מתייחס אליהם ואף אחד לא דואג להם, הפתרון המכובד נעשה בממשלה הקודמת אחרי מלחמת עולם על ידי יושב-ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי. אני חושב שלא צריך להתבייש בזה שזה נעשה על ידי ש"ס, ולקחת את זה גם כן. מה שנעשה טוב, מותר גם שזה נעשה על מישהו שלא מתחבר אליך פוליטית או שנראה שדואג לאוכלוסייה אחרת, להסתכל לעיקרם של דברים, לסודם של הדברים, שבאמת הדבר הזה מצא פתרון ועשו עליו המון מאמצים. עבדו עליו מעל שנה וחצי כדי שיגיע ויעבור את כל התהליכים החוקתיים ושכל משרדי הממשלה יסכימו אליו וכל המשפטנים. אפשר בקלות לפתור את הבעיה, לתת להם, ואני חושב שבזה עם ישראל וכלל ארץ ישראל ומדינת ישראל תתכבד לדאוג לחלשיה, כי מי שדואג לחלשים, כנראה שיש לו גם כן אפשרות לדאוג לשאר האוכלוסייה וככה המדינה שלנו תצא מהמצב המביך הזה שאנשים, ואנחנו רואים את זה היום. רבותיי, צריכים לדעת את זה. זה מציאות יום-יומית. בסופרים המצב הוא כזה שאנשים מורידים מוצרים מעל השולחן של הקופאית כי אין להם מה לשלם, והפתרון הזה היה פתרון מושלם. צריך לחזור אליו.

תודה רבה. אני מבקש לדעת מי הנציגים של משרדי הממשלה שאיתנו על הזום? נגיד משרד הפנים שהמיזם היה שלו, מי איתנו בזום? יש להם נציגים? אני פה נוכח. אני יועץ מנכ"ל משרד הפנים. בבקשה. שלום לכולם, תודה רבה. אין ספק שהפרויקט היה מוצלח ואחוזי מימוש מאוד גבוהים כמו שהציגו. נדרשנו לבצע באותו זמן, בזמן דוחק, בעת חירום,

המשרד ביצע טוב.

דרך המלך פה היא ביצוע שאז היה להם מודל שהוא בפיילוט. היום יש כלי הרבה יותר רחב ונכון, מודל הוליסטי שמטפל בצורה הרבה יותר רחבה ואני חושב שמפספס הרבה פחות, במשרד הרווחה. אנחנו נרצה לשמוע את נציגת משרד הרווחה, בזום. אני חושב שמי שכוון וסומן באמת קיבל שירות נהדר והפרויקט יצא לפועל והצליח. עם זאת, דרך המלך פה בסופו של דבר היא פנייה הוליסטית ומכבדת ושרואה את כל הפנים של האזרח, של התושב, של מי שצריך לקבל את השירות. משרד הפנים נדרש למשימה, היפנה משאבים עצומים לביצוע המשימה הזו, משאבים ארגוניים בתוך המשרד. ויתרנו על דברים שלנו על מנת לבצע את זה. אני חושב שביצענו את זה טוב. הדרך הנכונה לטעמי, ועמדת המשרד היא שהיא תיעשה דרך משרד הרווחה. אתה מבין שאתה זורק את זה ממשרד למשרד אבל בינתיים אנשים נשארים רעבים. יש תוכנית ממשלתית. אדוני, אתה לא עונה לו. אני מנהל את הדיון. משה, בבקשה ממך. אני אשאל את השאלות. אור, אתה אומר שהשקעתם משאבים רבים לתוכנית יותר רחבה שהיא מבוצעת על ידי משרד הרווחה. לא, לא. התכוונתי, המשרד בעת חירום התגייס,

בעת חירום. אתה אומר, נגמרה עת החירום? אני חושב שהיום אפשר להתייחס לזה בצורה הרבה יותר רחבה והוליסטית ולא נפספס.

עכשיו אתה חושב שצריך להתייחס לזה בצורה יותר הוליסטית, זאת אומרת מצב החירום הסתיים ועכשיו צריך להתייחס. ואין יוקר מחיה ואין שום דבר. נציגת משרד הרווחה, אני מבין שאיננה בזום. מישהו ממשרד האוצר בזום? נוכח פה. אז תציג את עצמך לפרוטוקול ותסביר מדוע משרד האוצר חושב שתוכנית כזו היא לא ראויה ועל כן הפסיקו אותה. אני רפרנט רווחה, אגף תקציבים. במהלך תקופת הקורונה, כחלק ממענים ממשלתיים חד פעמיים להתמודדות עם מגפת הקורונה תוקצבו מספר מענים, ביניהם תווי קניה במשרד הפנים בסך 700 מיליון. זה היו מענים זמניים של תקופת הקורונה. המענים הפרמננטיים שהמשרד מתקצב בנושא ביטחון תזונתי כפי שאמר יועץ מנכ"ל משרד הפנים, הם נמצאים במשרד הרווחה. בנושא הזה יש לנו בשורה, שבשנת 2022 תוקצב לראשונה בסיס תקציב משרד הרווחה ב-46 מיליון לנושא הביטחון התזונתי. זה הבשורה? על 700 מיליון שקל אתה מדבר איתנו על 42 מיליון? בבסיס התקציב. בסדר, את הרעבים לא מעניין בסיס התקציב. את הרעבים מעניין כסף, שהם יוכלו ללכת לסופר ולקנות.

אתה אומר בשורה אחרי שביטלתם 700 מיליון. על גבי 46 מיליון תינתן תוספת של 60 מיליון. המענים האלה יחולקו בין שני אלמנטים, אלמנט אחד זה תקצוב של עמותות, ואלמנט שני זה כפי שאמר יועץ המנכ"ל, זה ליווי הוליסטי של משפחות. היום אמור לצאת מכרז. עד היום זה נוהל על ידי אשל ירושלים. אמור לצאת מכרז שיהיו בו כמה עמותות זוכות שבעצם מספקות למשפחות גם ליווי מעבר למענה של הביטחון התזונתי. תודה רבה. אנחנו מצטערים מראש שלא נוכל לשמוע את כולם,

תציגי את עצמך בבקשה לפרוטוקול. תעשי את זה קצר ומתומצת. אני נציגה מארגון לתת, מנהלת מחקר ושינוי מדיניות שם. אנחנו תמיד מברכים על דיון שעוסק באי ביטחון תזונתי, על דיון שעוסק בעוני. עם זאת, המושגים האלה שזורים אחד בשני, ואי ביטחון תזונתי הוא הסמן הכי חמור של עוני, אבל לא תמיד יש קורלציה מלאה בין הדברים. הציגו פה דווקא החרדים מהמשפחות הברוכות ילדים. שיעורי הביטחון התזונתי שלהם הרבה יותר נמוכים משיעורי העוני שלהם בגלל הקהילתיות הרבה שיש שם. הציגו פה נתונים מרשימים על כמה משפחות קיבלו ועל כמה זה היה שוויוני. אנחנו יודעים את זה. נטו בכמות משפחות לא הוזכר פה התקציב שהוענק לכל פלח באוכלוסייה, אז זה משהו שחשוב להבין. אנחנו נשמח לראות גם את הנתונים האלה. היה הבדלים בסכום? אנחנו לא יודעים. אין שום הבדל. אם לצורך העניין הציגו פה 24% שניתנו לערבים מבחינת אוכלוסייה, כמה ניתן מבחינת כסף? 1,694 שקלים בממוצע למשפחה כפול מספר המשפחות. המפתח היה מפתח לנפש, לא מפתח לנפש יהודייה וערבייה, מפתח לנפש, לא משנה אם הוא עולה, אז החלק היחסי של האוכלוסייה מתוך סך התקציב. אז אנחנו נשמח לראות גם את הנתונים הכספיים, גם אם זה אותו דבר. בנוסף לזה אנחנו חושבים שמי שצריך לרכז את זה ומרכז את זה כבר כל השנים זה משרד הרווחה. יש שם דיסציפלינה שאמונה על זה. אנחנו בדיוק עכשיו שאלנו עליהם, אז הם עלו לזום. סיימי ואז נעבור אליהם. המועצה הלאומית לביטחון תזונתי שעכשיו אמורה להתכנס עוד פעם, היו שם מומחים מכל המגזים שדנו מה הדרכים הכי אפקטיביות להתערב. המיזם שהוזכר פה זה מיזם שיש עליו בקרה,

משהו שאנחנו לא יודעים מה קורה פה. אנחנו לא יודעים אם כל ה-700 מיליון האלה באמת חילצו? האם אפשר היה אפשר בחצי מהכסף? מי גבירתי? בתור מה את יושבת פה?

את ממשלה? עמותת לתת, מה זה הדעות האלה?

את משרד ממשלתי? היא נשלחה על ידי שרת הפנים שלא רוצה לקחת אחריות על הדבר הזה. השר אריה דרעי לקח אחריות. שייקחו אחריות. יש משרדי ממשלה שבדקו את זה מ-א' ועד ת'. רבותיי, אנחנו לא מתקוטטים בוועדה. היא אמרה דברים שלא מצאו חן בעיניך, בסדר, אז תקבל את זה. אני מנסה להבין באיזה סמכות היא מדברת. מעניין אותנו הקונספט הכללי ולא כל מילה מי אמר מה. אני רוצה לעבור לנציגת משרד הרווחה, רותם דרייפוס. את מרכזת בכירה, תקצוב עיזבונות. למה עיזבונות? מה הקשר לנושא? האם משרד הרווחה רואה בפרויקט כזה כמשהו שבאמת חשוב עבור מאות אלפי משפחות במדינת ישראל? המשרד שלנו פועל בשיתוף אשל ירושלים ומיזם ביטחון תזונתי לכ-10,830 משפחות ב-46 יישובים בארץ. המיזם הזה פועל מסוף שנת 2016. מה התקציב של המיזם? השנה הוא יכפיל את עצמו, 100 מיליון ל-239 רשויות. כמה היה במיליונים וכמה יהיה? אנחנו מדברים על מיזם שפעל עד היום ב-46 יישובים. כמה מיליונים היה וכמה אחרי שיכפיל את עצמו? לכל שנה זה היה כ-21 מיליון, השתתפות שלנו והשתתפות זהה של הספק. השנה המיזם גדל בכ-400%, מ-46 יישובים ל-239 יישובים. כמה הוא גדל בתקציב? 100 מיליון. אני מבין למה לא רצית לעלות לדיון פה, בגלל התשובות האלה. אני מניח שהתוכנית שנעשתה בתקופת הקורונה כמענה לקורונה, היא נעשתה כנראה חד פעמי, כי סכום כזה כל שנה, למה פתאום רק השנה האחרונה נעשה? חבר הכנסת משה ארבל, אני שם הצידה את הפוליטיקה. צריך לדבר לאמיתו של עניין. רותם, אמרת, הפרויקט עלה השנה ל-100 מיליון והוא פרויקט מעוגן בתקציב. איך הוא מתוקצב? לאחר הקורונה בשל המצב בכלל הוא הוגדל. זה בהתהוות. אנחנו עדיין דנים בזה, מכרז חדש שיוצא לפועל מ-46 יישובים ל-239 יישובים. אמרת את זה, לכל הארץ. עוד עשרה יישובים זה כל הארץ. יש לך מספרים של מספר המשפחות שנהנות מזה?

עד היום נהנו מזה 10,830 משפחות. זאת אומרת שהיה 20 מיליון. נכון. עכשיו שזה 100 מיליון שקל, כמה משפחות ייהנו מזה? כ-25,000. זה חודשי? חודשי, כרטיס נטען. כמה כל משפחה מקבלת? כרטיס נטען חודשי של 500 שקלים. אוקיי בסדר, 500 שקל חודשי, 28,000 משפחות. קצת יותר ממחצית מהכרטיס הולך למרכול שאפשר לקנות בו מצרכים, מרכול מקומי,

עודפי פירות וירקות ומוצרי מזון בשווי 500 שקלים כל החבילה עצמה. טוב, אני רוצה להודות לך. בבקשה, ביקשת זכות דיבור. תזדהה לפרוטוקול.

אני אעשה את זה הכי קצר שאפשר. אני עובד באגף התזונה במשרד הבריאות.

לא רק של האגף אלא של משרד הבריאות בכלל בכל הנושא הזה. אנחנו תומכים במהלך החיובי הזה של חלוקת כרטיסים נטענים. זה